צהרים טובים,

11 במרץ 2021, יום חמישי בשבוע, כ"ז באדר התשפ"א. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת

אנחנו צריכים לטפל בזה דבר ראשון, לעזוב את הכול, לנקות את זה, לבדוק איפה זה נמצא, לחבר את האנשים. כי כשאני חיברתי בין כחול לבן לבין הליכוד בעניין הזה בתוך המליאה, זה אמר: זה זה, זה אמר: זה ההוא. בואו תחליטו אצל מי זה שנדע על מי להתלבש. לא צריכים להתלבש עליך, אדוני. אתה נמצא כאן כנציג שבא להגיד מה קורה בכלל עם הדבר השני. בואו תצטרפו גם אתה, שר האוצר והסגן וכל מי שדיברנו אתו בצורה ישירה או עקיפה, כדי שהדבר הזה יקרה כאן ועכשיו, ואז נאשר את הכול, כמו שאישרנו לנכים והצלחנו לעשות את זה. אמרו לי: לא, בזמן של פגרה, אי-אפשר לאשר דבר. הנה, אישרנו חמישה חוקים.

אדוני היושב-ראש רוצה להוביל משהו, זה לא כדי לעצור את מה שקורה כאן, זה כן כדי להכניס רגל בדלת בשמם, כי הרגל שלהם כבר עייפה, מצומקת, והיא מבוזה. זה התפקיד שלנו. גילוי נאות, חבר הכנסת חיים כץ בזמנו היה שר, ואז בשיתוף פעולה הוא הכין לי את הצעת החוק בנושא ביטול מס הכנסה בסיעוד לניצולי שואה וגם תשע שעות סיעוד. הוא היה שר והוא עזר לי לקדם את הצעת החוק. הגשתי את ההצעה לוועדת שרים לענייני חקיקה. שר האוצר ואיציק כהן ביקשו שאקפיא אותה ולנהל משא ומתן על הנושא. חיים עזר לי לקדם את הנושא. מחודש יוני ועד היום רק אתמול קיבלתי מעלי בינג את התשובה, שיש שני שליש מממשלת גרמניה ושליש מהמדינה. רק אתמול, אחרי שרדפתי, קיבלתי את התשובה: ממשלת גרמניה לא מסכימה. סליחה, הם בנו את הארץ, מגיע להם,

יש קופסאות קורונה, כשאתם רוצים, אתם מוצאים את הכסף, ואתם אומרים שאתם לא יכולים להביא את ה-30 מיליון. לפי דעתי לא צריך להעביר גם את הצעת החוק של המעסיקים ולעצור את הדיון. בואו נלך לעשות שיעורי בית. אנחנו לא בורחים לשום מקום, נבוא בלילה, נבוא בשישי עד כניסת שבת, נבוא במוצאי שבת, כדי לא לדחות את מה שאתם רוצים לדחות, אבל בואו נעשה פה עבודה. אם אנחנו עוסקים בתיקון עיוותים, יש מלא עיוותים. אצלי בחברה הערבית, אני יכול להתחיל עכשיו למנות כמה עיוותים אולי בפחות מ-30 מיליון שקל.

אבל כמובן שאני תומך בעניין הזה. לא היה לי ספק. אבל השאלה אם אנחנו קושרים את ההצבעה בעניין הזה? כן. כן.

אני מנצל את זכותי ומעמדי כיו"ר להביא להצבעה או לא להביא להצבעה. אני תומך בהצעה הזאת לתת פטור למעסיקים.

כולנו, ולכן חשוב מאוד לקדם את זה ולהצביע על זה, אבל זאת זכותך.

דיברתי עם שר האוצר והוא צריך לקבוע את סדר העבודה.

באו ליישם מדיניות. אם שר האוצר מחליט שהוא נותן את ה-30 מיליון, הפקידים צריכים ליישם, לא לעשות עליו overruling ולמצוא כל מיני תירוצים למה לא נותנים. אני דווקא מתחברת לחברי פה משמאל, יש הרבה עיוותים גדולים מאוד, גם קשישים שהם נכים, אנשים בחרפת רעב. 800 מיליון בשנה. אני לא יודע מאיפה לקחת את האינפורמציה. לא נתתי שום מספר. 20 שנה באתי לפה כדי לנסות לשפר את איכות חייהן של האוכלוסיות האלה. אני רציתי להיות רק שר הרווחה, לא שר התיירות. אני על חשבון הממשלה לא נסעתי פעם אחת לחו"ל, בסדר? אם אנחנו לוקחים 800 מיליון ומצמידים את הקצבאות לשכר הממוצע במשק, לא יהיה אף אזרח ותיק מתחת לקו העוני במדינת ישראל,

אני לא מדבר על עומק העוני. אני מנסה להביא את זה כבר ארבע שנים, מאז היותי שר, ושמים מקלות בגלגלים, כי זה סכום גדול. לא ידענו אז על קורונה, לא ידענו שיוציאו 100 - - - אדוני, זה ראש המפלגה שלך מחליט. נכון, אבל יש סדר עדיפויות. אבל ביוני ניהלת כאן דיון. יש סדר עדיפויות, וכנראה שהיו דברים יותר חשובים, כי אני לא רואה הכול, אני נלחם את המלחמות שלי, ואני בוועדה לא עושה פוליטיקה. ועדת העבודה והרווחה אני פה כבר שמונה שנים, אני חושב שכל ההצבעות כמעט בלי יוצא מן הכלל פה אחד, אין פה מפלגות, אין פה פוליטיקה.

האוכלוסייה החלשה. אולי עכשיו כשהם רוצים להיבחר, זה כן יכול לעבור, מי יודע, תגיד לביבי כמה קולות יש שם.

היום יום חמישי, אפשר להתכנס פה ביום ראשון בשעה 14:30, אפשר ביום שני, מתי שאתם רוצים. ביום שני יש מליאה. בבוקר, בואו נעשה צדק. שלום, ההצעה שמונחת בפניכם היא הצעת חוק ממשלתית, והיא כוללת רק את הפטור מדמי ביטוח. ההצעה שאתה וחברי הוועדה מבקשים להעביר לא נבחנה, לא מקצועית, לא משפטית, ויש לה עלות תקציבית ניכרת. מה זה ניכרת? ה-30 מיליון שאנחנו עכשיו שומעים, זאת פעם ראשונה שאנחנו שומעים על הדבר הזה. לא בחנו, אנחנו לא מכירים מה בדיוק ההצעה כוללת. אני גם מזכירה, שאנחנו נמצאים בתקופת בחירות. האישור שניתן הוא אישור שמתייחס רק לפטור מדמי ביטוח. בתקופה הזאת יש צורך לבחון את הדברים גם בהתייחס להנחיית היועץ. מאחר שהנושא הזה הוא נושא שיכול להיות שנכון,

מתווכחת אם צריך להסדיר אותו או לא צריך להסדיר אותו, אבל ברור שהדרך להסדיר אותו היא בדרך של הצעת חוק ממשלתית שתונח בפני הוועדה, לאחר שנעשו כל הבחינות, במיוחד בעת הזאת. לכן אנחנו חוזרים ומבקשים לדון בהצעת החוק שמונחת בפניכם. נגיש אותה כהסתייגות, למה הצעה ממשלתית? נגיש אותה כהסתייגות. העמדה של הממשלה אין פה עמדה של הממשלה. הממשלה לא נתנה את דעתה לזה. אם רוצים לקבל את עמדת הממשלה, צריך לחזור לממשלה, להציג את ההצעה הזאת. אנחנו נבחן מבחינה מקצועית ומבחינה משפטית. אני חושבת שהנושא של הפטור מדמי ביטוח הוא נושא חשוב, וחבל עכשיו לקשור את האחד בשני. אין לזה שום נגיעה להצעת החוק שמונחת בפניכם. שוב, יש פה עלות תקציבית, שאין בצדה מקור. חוק יסודות התקציב לא מאשר לממשלה לתמוך בהצעת חוק תקציבית, ולכן אנחנו שוב שבים ומבקשים - - - יש מקור, למה את אומרת שאין מקור?

התשלומים שהגרמנים שילמו. מי בחן את המקור הזה? הגרמנים שילמו, תבדקי כמה הגרמנים שילמו למדינת ישראל על הנזקים של השואה. אדוני אומר: תבדקי, זה בדיוק העניין. לא עשינו שום בדיקה. ההצעה הזאת היא הצעה שאינה קשורה להצעת החוק שמונחת בפניכם. אני חושבת שזה לא נכון. טלי, גם הצעת החוק שהנחתם פה כדי שאנחנו נבדוק אותה, צריך שבועיים, כי אני לא צריך לספר לך, שאנחנו לא פחות טובים מכם. אדוני היושב-ראש, אני חס וחלילה לרגע לא חשבתי כך.

אני לא רוצה לריב אתך, תלכו לבדוק את עצמכם, תחליטו אם אתם נותנים לאנשים האלה למות בסבל ובחרפה, או שאתם נותנים להם את ה-30 מיליון, תקבלו החלטה.

כמה זמן אתה צריך ללמוד? תגיד לי כמה זמן. לא יודע להגיד, נבחן את הנושא, נדבר. מאה אחוז, תודה רבה. הישיבה נעולה.

בשעה 13:18.